תודה למצטרפים, בראשם שר התיירות מר יואל רזבוזוב. תודה על הצטרפותך. אנחנו נמצאים בדיון שלצערי לא עומד לו זמן רב בגלל לוחות-הזמנים של המליאה. אנחנו דנים היום, בהמשך לדיון שקיימנו אתמול, בתקנות ובהכרזה שנדרשות לנוכח המצב האפידמיולוגי החדש. הדבר הראשון שנתייחס אליו, אני מניח שגם לטובתו השר נמצא איתנו, הוא תקנות התו הירוק. אני מזכיר שהתקנות הללו כללו, החל מלפני שבועיים, מרכיב משמעותי במתווה התיירות, ואנחנו כרגע מתבקשים לאשר מערכת תקנות, שכוללת גם מעין השהיה. זה מופיע בצורת ביטול התקנות כולן הן לשבועיים בעצם ביטול של אותו מרכיב של מתווה התיירות ושינוי בהגבלות על התכנסויות של אנשים ללא תו ירוק בחללים סגורים. זה השינוי בתקנות התו הירוק. אנחנו מייד נתייחס אליהן. הדבר השני הוא הכרזה שנוגעת לנושא המלוניות והפיקוח האלקטרוני, הפעלה של אותו תנאי רדום שנמצא בחוק, שמי שלא מסכים למערכת ההסכמון, ניתן לשלוח אותו לבידוד במלונית. אנחנו נבקש כאן הבהרות על מי זה חל, האם זה באמת חל על אותם חוזרים ממדינות אדומות, מספרים וכו'. ככל שלא נמצה את הדיון היום, נמשיך את הדיון הזה מחר. זאת סוגיה חשובה, שצריך להידרש אליה. ברשותכם, מכיוון שנמצא איתנו השר וסדר-יומו ודאי עמוס, וגם חבר הכנסת קיש צריך לצאת בשעה 12:00, אני מבקש שלא כמנהגנו לא לפתוח בהצגת התקנות, כי אנחנו יודעים במה דברים אמורים, אלא בדבריו של השר, לאחר מכן, חבר הכנסת קיש, אם תבקש להתייחס, גם אם זה לסוגיה השנייה. הצטרפה אלינו חברת הכנסת בזק. אדוני השר, בבקשה.

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אורחים נכבדים, לפחות אני נמצא בסיטואציה לא פשוטה, כשאני צריך להגן על ענף התיירות, הענף הראשון שנכנס למשבר, הענף האחרון שיוצא מהמשבר. רק ב-1 בנובמבר פתחנו את המתווה וכבר רצים לסגור. זאת החלטה שקיבלנו בממשלה, מכיוון שאנחנו לא מכירים עדיין את ההשפעה של הווריאנט החדש, אומיקרון, וכמובן, כמו שציינת לפני כן, העניין של הביטול, חשוב מאוד שזה יהיה השהיה, הקפאה, שאם אנחנו באמת נראה שיש לנו כאן נס חנוכה, והשד הוא לא כל כך נורא, מייד נחזור למצב הקודם, ואפילו נבחן להסיר קצת מגבלות מהתיירות, להקטין את מספר האנשים בקבוצה, מכיוון שהענף הזה 20 חודשים פשוט לא תפקד. זה ענף שמפרנס עשרות אלפי משפחות, 150,000 אנשים שמתפרנסים ישירות ועוד כ-200,000 בעקיפין, אנשים שרובם בפריפריה, והם פשוט נשארו ללא תעסוקה, אז חשוב מאוד שיהיה כאן את העניין של ההשהיה, הקפאה, ולא ביטול. כמובן אני היום בדיונים עם האוצר לתת פתרונות, בגלל שההחלטה הזאת נפלה עוד פעם על ענף התיירות לתת פתרונות, פיצויים הולמים למורי הדרך, מארגני התיירות, למלונות שמתבססים על תיירות נכנסת,

היום יש לנו דיון עם האוצר. בסך הכול אנחנו בתיאום עם שר האוצר וראש הממשלה. חשוב מאוד לתת את הדעת על כך. ובאמת תודה לכם על הדיון, על התגובה המהירה. גם הנושא של איכוני השב"כ זה הכלי שיש לנו עכשיו לא כולם היו מרוצים, עד שלא פותחה אפליקציה אזרחית, וחשוב שהיא תפותח וחשוב שיהיה לנו הכלי הזה. אנחנו במספר חשודים נמוך, אנחנו חייבים לאתר את אותם האנשים שיכולים לתת לווריאנט להתפשט בחברה, ואנחנו חייבים לעצור אותו. בשביל זה נקטנו בצעדים כאלה דרסטיים, ויש פה סט כלים, אז אנחנו רוצים כמה שיותר למנוע הגבלות על הציבור, על חופש התנועה, וזה שאנשים נכנסים לבידוד, אזרחי ישראל, זה כבר לא טוב. איכוני השב"כ, אני חושב שזה כלי מאוד נחוץ נכון לעכשיו, לרגע זה, זה כלי שאנחנו חייבים לאשר גם אותו. שוב תודה, ואני מקווה מאוד שנמצא יחד פתרון לענף התיירות שנמצא במשבר.

תודה, אדוני. אדוני השר, אני מבקש להוסיף על דבריך, כי התייחסנו לנושא גם אתמול, כאשר אישרנו את החלק שלנו, של התקנות שעוסקות בכל הנושא של היציאה מהארץ, ובסופו של דבר גם דבר שמקרין על הכניסה, חובת בידוד וכו'. אני חושב שברור לכולם שלא ניתן להותיר את ענף התיירות הנכנסת ללא מענה הולם מהממשלה. גם אני מהבוקר מקבל פניות אישיות של מורי דרך, של מארגני תיירות נכנסת, באמת כבר קריאות, הייתי אומר "כמעט נואשות לעזרה". ואנחנו נמצאים במצב כירורגי, שבו יש ענף מסוים שסוחב על גבו את ההגנה הנדרשת וההכרחית על בריאות הציבור. אנחנו לא במצב של סגר, הכלכלה הישראלית פתוחה, מתפקדת, וטוב שכך, זה גם שילוב כמובן של הצלחת החיסונים, גם שילוב של מדיניות ממשלתית, אבל כשמאתרים מצב שבו יש ענף אחד שנושא על גבו את ההחלטה כרגע להשאיר את כל מה שבפנים פתוח ולצמצם את שערי הכניסה, חייבת להיות תוכנית פיצוי שלא מתסכלת רק על המעסיקים הגדולים, אלא ממש בסופו של דבר על מורה הדרך שמוציא חשבונית וכבר 20 חודשים לא עובד. אנחנו כמובן לא ועדת הכספים, אנחנו ועדת החוקה, אבל חשוב לי לומר פה לנציגי משרדי הממשלה, כולל משרד הבריאות: ככל שמבקשים מסקטורים מסוימים לשאת בעול ההגנה על בריאות הציבור, אם הממשלה לא יודעת לתת לזה מענה, זה פוגע בסופו של דבר באמון הציבור וביכולת לשמור על אותה לכידות חברתית, שהיא הכלי המרכזי להתמודד עם המגפה, ולכן בעיניי זה לא רק עניין של משרד התיירות. חשוב לי לומר את זה כאן, הנושא הזה של איך לא מותירים עשרות אלפי משפחות במצוקה קיומית זה עניין של כל משרדי הממשלה שמעורבים בטיפול במשבר הזה. וככל שאני יכול להשתמש בבמה הזאת, עשיתי את זה גם אתמול, אני מצטרף לקריאה של השר: חייבת לצאת מהממשלה בשורה היום. ואני קורא לכל חבריי: יושבי-ראש הוועדות, שעסוקים בנושא הקורונה, להדהד את המסר הזה. אני גם מצטרף לאמירה של השר. אנחנו קיווינו שב-1 בדצמבר משרד הבריאות יבוא אלינו עם עוד הקלות בתו הירוק ועם הרחבה של מתווה התיירות, ודיברנו בדיון הקודם על זה שהשבועיים האלה זה שבועיים של פיילוט. הווריאנט החדש טורף את הקלפים וצריך להתנהג פה באחריות, אבל צריך באמת לא להימצא במצב שבמערכת ניהול הסיכונים לא לוקחים את הנושא הזה של שיקום ענף התיירות בחשבון. אני לא נכנס כרגע להכרעות בסופו של דבר, אבל בתוך מטריצת השיקולים, אחרי שנדע מה קורה עם הווריאנט הזה, הנושא הזה של שיקום ענף התיירות חייב להיות חלק מסדר-יומנו, וכבר עמדנו על זה פה בדיון שענף התיירות זה לא רק ענף שנפגע בצורה חריפה, זה ענף שלוקח לו יותר זמן להתאושש, כי אנשים מסתכלים קדימה וסוגרים תוכניות קדימה, ואנחנו ממש מאבדים פה נכסים, בעיניי אסטרטגיים, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת תדמיתה של ישראל בעולם. אני מחזק את ידך, השר. מייד נעבור לחבר הכנסת קיש, שמבקש להתייחס לנושא השני, אבל אני מראש אומר לנציגות - - גם לזה. - - משרד הבריאות שאני תוהה מדוע אנחנו צריכים למחוק את הסעיפים האלה מהתקנות. הרי הסעיפים האלה לא אומרים שמותר לפתוח את השמיים, הסעיפים האלה קבעו איך מנהלים קבוצות תיירים אם הן נכנסות לארץ, אז לא בדיוק ברור לי הצורך למחוק את הסעיפים האלה. אני חושב שזה מעביר מסר לא נכון. אני מתחייב בפניך,

שאנחנו לא נקשה כהוא זה על החזרת המתווה כאשר הממשלה תבוא ותאמר: הגענו לרגע הנכון להחזיר את זה, אבל אני מעלה את השאלה, למה משפטית היה כל כך חשוב עכשיו למחוק את הסעיפים? מייד נשמע אתכם. חבר הכנסת קיש, בבקשה. תודה. אני מודה על זכות הדיבור עכשיו, אני גם מתנצל שב-12:00 אני חייב לצאת. כמה דברים כלליים וכמה ספציפיים לנושא של התקנות.

אני לא חושב תקן אותי אם אני טועה, היושב-ראש שהגעתי לוועדה הזאת בכל אירוע של תקנות קורונה או חוק קורונה כדי להקשות. לא עשיתי את זה, למרות שבחוקים אחרים עשיתי את זה, ואנחנו שותפים לשעות ארוכות. בנושא הקורונה לא עשינו כך. אני חייב לומר לך שזה אולי משהו שנבע מניסיון אישי, כי כשאני ישבתי לא בתפקיד שר התיירות, אבל בכיסא שם, וניסיתי להבהיר את מדיניות הממשלה, שכללה את חוק איכוני השב"כ, ומלוניות וצמצום בנתב"ג, נתקלתי באופוזיציה דאז עכשיו אני הולך לתפיסתי הסובייקטיבית, אולי אני מרגיז כמה מהאנשים נתקלתי באופוזיציה פופוליסטית, חסרת אחריות, שפעלה נגדי רק בגלל שאנחנו ממשלה ולא בגלל העניין. במידה מסוימת אנחנו רואים עכשיו איך העסק מתהפך. בחוק איכוני השב"כ, שמעתי את השר רזבוזוב אומר שהוא תמך בו קודם והוא תומך בו עכשיו, וזה בסדר, גם אני באותה קטגוריה, אבל פתאום אנשים שראו בחוק הזה את קיצה של הדמוקרטיה ואירוע לא דמוקרטי או איך אמרו? אתם משתמשים בזה בשביל לשמור את ביבי על הכיסא אלו באים ומבקשים את החוק. אז אני שמח שהמסכה נקרעה מהפרצוף, ואותן אמירות הזויות, שביניהן לבין המציאות לא היה שום קשר, אנחנו עשינו מה שנכון לעשות במציאות שבה אין חיסונים, והתמודדנו עם קורונה ללא חיסונים. והחשש פה, שבגללו הממשלה התעוררה, אחרי שכבר נכנס לצערי האומיקרון, אבל התעוררה וכל נתב"ג והשב"כ, זה רק בהנחה שהוא באמת וריאנט אלים ויכול לייצר מצב שהחיסונים פחות אפקטיביים, תבינו שעם זה אנחנו התמודדנו. אנחנו התמודדנו עם זה ועם אופוזיציה שעשתה כל מה שהיא יכולה, פופוליסטית לחלוטין, בשביל לפגוע במהלכים של הממשלה. ואנחנו רואים שכל המהלכים שאז קראו להם "לשמור על שלטון ביבי" היום זה אסטרטגיית מלחמה בקורונה. אני שמח שהאמת יצאה לאור.

היושב-ראש, אני אומר לך: אני לא אהיה פה אף פעם בשביל להתנגח במה שהממשלה רוצה לעשות לקורונה, אני כן אבוא ואציע דברים ענייניים ונתווכח עליהם.

אבל אני לא אלך ואעשה פה מהלכים שנעשו בצורה פופוליסטית נגדי כשאני ישבתי שם.

דבר שני, לגבי התיירות. לתיירות הייתי מוסיף גם את התעופה,

כי זה די הולך ביחד. הם נפגעו ותמיד הם היו הראשונים שנפגעו. הם לא יצאו בעצם מהמשבר. יש הסתייגות קלה, שמי שהיה יכול להסתמך על תיירות פנים, הייתה לו גם עדנה בכל מיני תקופות בתהליך הזה, אבל בוודאי מי שתלוי בתיירות חוץ נפגע קשות, ואנחנו חייבים לדאוג לתעשיות האלה, אחרת הן יקרסו, ולשקם אותן זה אירוע הרבה יותר קשה מאשר לשמר אותן. אני מודה שהייתי מודאג כשבתקציב, גם 2021 וגם 2022, לא ראיתי כספים לקורונה לדבר הזה. אנחנו עשינו קופסות, כי לא היה לנו תקציב. במידה מסוימת אני חושב שגם פה יהיה נכון לעשות קופסות לתיירות ותעופה.

כי יש עודף גבייה.

יש לנו מיליארדים רבים שמצטברים היום במשרד האוצר, שהם מעבר לתקציב, למגבלת ההוצאה, ואין איך להוציא אותם. אני חושב שנכון, אני אומר פה לשר: תעשו קופסת קורונה לתיירות ותעופה, שמתאימה לאירוע הנקודתי הזה, ושהשר לא יצטרך לריב על 100 מיליון שקל, שגם זה אנחנו יודעים שלא מספיק בשביל האירוע הזה. זה לגבי העניין הזה. אם יהיו דברים מהותיים וענייניים, בוודאי תמצא כתף תומכת מהאופוזיציה בעניין הזה. אני רוצה לדבר על עוד נושא מהותי ענייני, וזה נושא המלוניות, שבשביל זה בעיקר רציתי לבוא ולדבר. זה המלוניות מצד אחד, וההסכמון, הסכמון וידיאו, מצד שני. הממשלה פה, משרד הבריאות והבט"פ תומר מכיר את זה היטב מהסיבוב הקודם, מנכ"ל משרד הבט"פ אתם הולכים למקום לא נכון. אני אסביר למה אני מתכוון. ההסכמון הזה הוא לא כלי אמיתי. הרי למה בכלל נולד נושא המלוניות? כי אנחנו יודעים שעשרות רבות של אחוזים, של אנשים שצריכים להיות בבידוד, לא שומרים על הבידוד, וחיפשנו כלי שנוכל לאמת שהם נמצאים בבידוד. ההסכמון הזה זה שיחת טלפון.

זה אומר שבלילה לא יתקשרו, כי אנשים ישנים, אז מי שירצה לצאת בלילה, יצא בלילה.

אתה עוד לא יודע מה קורה, ועד שתחליט הוא כבר חזר,

תשלח לו עכשיו את הניידת? לא תתפוס אותו, לא תראה אותו. ההסכמון וידיאו על אותו פרינציפ, מי שלא ירצה,

ואז אתה תהיה באירוע. מצד שני, בוא נלך למלוניות. אתם הולכים עכשיו למלוניות, ואני אומר לכם: זה לא שאני ממציא, ראינו את התגובה של אנשים למלוניות. היום אנשים נוחתים, צריכים ללכת למלונית, אז לפחות אני שמח שזה לתקופה קצרה, עד הבדיקה, התוצאות של הבדיקה, זה עוד לא אירוע קשה סופר מז'ורי לאדם, אבל בסוף לאנשים במלוניות זה אירוע קשה. ואני אומר לכם, במקום לייצר מנגנון שמפעיל מלוניות, שאנשים מתחמקים מהן הרי מה קורה? כמו שאנשים לצערי לא שומרים בידוד בבית, יודעים במשרד הבריאות ההוא לא יכול ללכת למלונית כי יש לו ככה וככה, ואני לא אכנס לתירוצים, ואני לא רוצה לתת רעיונות לאנשים, אבל מי בסוף הלך למלונית? אותם אלה שגם אם היו בבית הם היו שומרים על בידוד.

לקחנו את הפלח המציית, הפלח ששומר על החוק, ושמנו אותו במלונית, והפלח שגם ככה מפר את הבידוד בבית, מוצא סיבה לברוח, לפעמים אפילו ברחו פיזית, היו יוצאים פיזית, והוא גם לא יהיה במלונית. זה מה שנקרא "לא עזרנו בשום דבר". הפתרון הנכון,

האפקטיבי, זה לאפשר, עשינו את זה גם דרך חקיקה. אתה אומר: אתם הולכים למלונית, מי שלא רוצה למלונית, קח צמיד דיגיטלי, אתה יושב עליו, אתה רואה שהוא לא יוצא מהבית. אין פה עניין של מעקב. הרי הוא אמור להיות בבית, אנחנו יודעים איפה הוא, אז אני לא עוקב אחרי הבן אדם, הוא צריך להיות בבית, אני רק רואה שהוא בבית. וזה לא שיחת טלפון,

מה קרה הרי גם הווידיאו הזה,

בשבת אתה לא יכול להתקשר זה עליו, זה עבר את השב"כ, זה עבר את הרבנים, הכול זה עבר, רק שזה לא יצא לפועל, כי הייתה אופרציה, והקורונה ירדה,

במקום לחזור על מהלכים קשים, שבסוף ראינו מהניסיון שהם לא מובילים לשום דבר, כי הבעייתיים משתחררים מהמלוניות והם לא שומרים בידוד, ואותם אתה רוצה לתפוס, אז אתה בסוף מעניש את אלה שהם בסדר. לכן אני מבקש שהוועדה תיכנס לבדיקה קצת יותר מעמיקה מאישור תקנות. נשמע מהבט"פ למה הם לא הולכים למודל הזה של הצימוד הדיגיטלי, ומדוע הם חושבים שההסכמון יעזור מול חרדים, יעזור בלילה, יעזור מול מי שרוצה להתחבא. לדעתי חבל, אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים, ויש לנו את הפתרון מול העיניים, וחבל לא להשתמש בו. תודה, חבר הכנסת קיש, תודה גם לשר. אנחנו ניגשים לתקנות עצמן.

חבר הכנסת קיש, שאני בנושא הצימוד האלקטרוני השמעתי פה זמן ארוך את האמירה שגם אם הכלי הזה הוא בסופו של דבר לא יעיל במצב שיש לך 100,000 מבודדים, חייב להיות הכלי הזה בארסנל המתודות, ונכון שיהיו במחסני המשטרה מספר של אלפי צמידים למצבים מיוחדים. וזה בדיוק המצב שאנחנו נמצאים בו. בעניין הזה אני תומך בשימוש בהסכמון, כי ניתחנו פה בדיון - - - זה יותר טוב מכלום. הוא קומה נוספת. ברור שכאשר יש עשרות אלפי מבודדים, אז צריך את הכלי של ההסכמון. אנחנו גם ניתחנו פה מספרית עם המשטרה בדיוק מה תוספת הכוח, מה מכפיל הכוח שההסכמון נותן. אנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות, אנחנו גם יודעים מה הוא לא יכול לעשות, גם מבחינה מספרית דרך אגב, לא רק מבחינת איכות הבדיקה. ההסכמון בסופו של דבר עובד על 10% מאוכלוסיית המבודדים, כשמשקללים את זה עם כמות הפקחים והשוטרים שדופקים על הדלת, הוא מכפיל את מאמצי האכיפה, אבל אני שב ואומר, ואני חושב שבזה אתה ואני מסכימים, אני אמרתי את זה כל הזמן: אין סיבה לעצור את המשך ההתקשרות. יש פה היבטים ביורוקרטיים. הכלי הזה צריך להיות קומה שלישית אחרי ההסכמון. במספרים עכשיו זה מה שצריך במקום לשלוח לבתי מלון. במספרים עכשיו בוודאי היה אפשר להשתמש בו בעבור רוב חבי המלונית. אני מקבל את הצעתך. אנחנו נדבר בנושא. תודה, חבר הכנסת קיש. אנחנו נעבור לתקנות עצמן. הסיפור של ההכרזה בעיניי הוא יותר מורכב, וגם ההכרזה לא נכנסת לתוקף עד שאנחנו מקבלים את ההחלטה, ואנחנו חייבים לקיים דיון מספק כדי לקבל את ההחלטה,

אנחנו נדחה את הדיון למחר. בואו נתחיל רגע עם ההחלטה. את התקנות נשמע, אבל הן גם נכנסות לתוקפן אם אנחנו לא קוראים אותן בהמשך היום. בואו ניגש רגע לסיפור ההכרזה וההסכמון. תציגו את עניין ההכרזה. מדובר בתיקון להכרזה שלנו. יש את ההכרזה הכללית, כפי שכלל חברי הוועדה מכירים. מדובר בהכרזה שחלה על כלל חבי הבידוד, ואומרת שיש לחוב הבידוד את האפשרות להסכים לפיקוח טכנולוגי, כאשר הכלי הוא ההסכמון, ההסכמון המשודרג, שמתאים גם לאוכלוסייה הכללית וגם לאוכלוסייה שאין ברשותה מכשיר סלולרי חכם. לדעתי זו ההגדרה שהיושב-ראש גם ביקש להשתמש בה, ומי שמסרב לכך יבוצע עליו פיקוח מוגבר. המשטרה וגורמי האכיפה, יותר יבקרו אותו בביתו, שיחות הטלפון וכדומה. לאור המאורעות האחרונים, שמשרד הבריאות - - - הכריז כבר ביום שישי האחרון, ונידונה פה ביום ראשון, ראש הממשלה החליט להשתמש בכלים נוספים, בין היתר הכלים של השב"כ וכדומה, והכלי הרלוונטי לנו,

זה שימוש בהסכמון כחלופה למלונית, כאשר המסגרת היא שחוזרים מחו"ל, שמגיעים ממדינות אדומות מדובר, אם אני זוכר נכון, ב-50 מדינות הם מגיעים למלונית. כולם לדעתי חייבים במלונית לפרק זמן מסוים, עד לתוצאת בדיקה. מי שחיובי נשאר במלונית לצורך המשך קיום חובת הבידוד שלו, מי שנמצא שלילי, יש לו את האפשרות לבחור. הוא יכול להיות תחת פיקוח טכנולוגי, אבל אם אתה לא מסכים, אתה לא בפיקוח מוגבר, אלא אתה נשאר במלונית. ההיגיון פה, בהתאם לחוות הדעת הרפואית של משרד הבריאות, שמדובר בווריאנט יותר מסוכן, יש חשש משמעותי וכדומה. ולכן לא נוכל לאפשר לבן אדם לחזור לבצע את חובת הבידוד בביתו, כאשר יבוצע עליו פיקוח מוגבר, שהוא פחות אפקטיבי, אלא במקביל לפיקוח המוגבר, יבוצע גם פיקוח טכנולוגי. מדובר גם בהוראת שעה בשלב הזה. כל תקנה היא מותקנת לפרק זמן מסוים. פה גם הגדרנו פרק זמן שיש את ההכרזה הכללית שחלה, ועשינו פרק זמן עד לתאריך מסוים.

ההכרזה שלנו חלה עד ה-22 בדצמבר, זו הכרזה שאישרנו לפני כשבוע, במקביל עשינו תיקון מסוים, בגלל שמדובר בחובת מלוניות, שיתחיל, בתקווה שהוועדה תאשר את זה,

למשך 21 יום. זה יוצא לדעתי עד ה-18 בדצמבר, או עד ה-20 בדצמבר. לא הבנתי. תוכל להגיד שוב? לאחר סעיף 1 ועד לתאריך מסוים, שזה ה-20 בדצמבר או ה-18 בדצמבר, יהיה כתוב סעיף 1(א), כאשר מדובר בחוזרים מחו"ל. עד ה-19 בדצמבר. עד ה-19, סליחה. אני מזכיר, ההכרזה הכללית שלנו חלה עד ה-22 בדצמבר. זאת ההכרזה שאישרתם.

בגלל שהכרזנו במקביל למשרד הבריאות על מלוניות. ביקשנו 21 יום. אילנה, התייחסותך. אני מייד רוצה לשאול כמה שאלות לגבי הנושא הזה של המלוניות. קודם כול, בהתאם לחוות-דעת שהוצאנו, אנחנו מדברים פה על חשיבות יתרה על הקפדה על השלמת בידוד והתנאים הנדרשים, ולכן, בהתאם להחלטה, גם לגבי מלוניות, 24 שעות ראשונות כלל החוזרים ממדינות אדומות יחויבו בבידוד במלוניות, לאחר מכן המשך בידוד ביתי, שמותנה בתנאי בידוד נאותים בבית, כשאנחנו מבקשים מהבן אדם להצהיר שאכן הוא הולך להיות בבית בבידוד מלא, ללא אפשרות חשיפה של בני משפחה ואנשים נוספים, וזה גם יותנה בהסכמה שלו בשימוש באפליקציית ההסכמון, כדי שנוכל לפקח על זה שהוא משלים את כל ימי הבידוד שלו, כנדרש, בצורה נאותה. קשה, אילנה, להבין. חיוב בהסכמון? נכון. יש פה סתירה. את רוצה לקרוא לזה חיובון? הוא יכול להיות במלונית. ברור. כמה אנשים נמצאים כרגע במלוניות? - - - לדעתי יש נציגים של - - - האם נמצאים איתנו נציגי פיקוד העורף?

מר בן אברהם, א', דבריך,

אני אשמח לשמוע התייחסות מה קורה כרגע במלוניות. ממה שאני יודע, לא בצורה מאוד רשמית, אבל בשיחה שהייתה לי עם פיקוד העורף, בערך 150 או משהו כזה. מי אחראי על הפעלת המלוניות? אני אדבר דבר דבור על אופניו ונבין הכול. לאור מה שתיארה אילנה, לאור מה שהוחלט על ידי הממשלה, להדק את האכיפה ואת ההרמטיות שלה,

הנחה מובלעת שאסור לתת לאלה שחשודים בגלל שבאו ממדינות אדומות, להסתובב בצורה שאנחנו לא שולטים בה, מה שהוחלט זה לעשות את הדברים שתוארו כאן: הם יוסעו למלוניות, שזה "בידוד ראשון", נקרא לזה כך, לפני זה בשדה התעופה הם יעשו בדיקת PCR, ייסעו משם למלונית, במלונית יחכו 24 שעות, שבמהלכן צפויה קבלת התשובה. בוא נתחיל מאנשים שהם שליליים לנגיף, הם בשלב הזה יוכלו, על פי רצונם, לצאת לבידוד בבית, ואני לא חוזר על הדברים שנאמרו פה. כשהם נמצאים בבית, תהיה עליהם אכיפה טכנולוגית מספר פעמים במשך היום, לא החלטנו בדיוק כמה, אבל היא תבוא כנגד הסכמה שלהם לרעיון הזה שהם עוזבים את המלונית והולכים לבית, והתחייבות שלהם לציית לבקשה לשתף את מיקומם מתי שאנחנו נתקשר אליהם. זאת הסיטואציה. זה ברור, מר בן אברהם. אני רוצה להבין את פרטי הפרוצדורה. מגיעים אנשים - - - אני אסביר עכשיו יותר לפרטים. זה היה רק ההסתכלות הכללית. כשהם מגיעים, מי שלוקח אותם זה באחריות פיקוד העורף. פיקוד העורף לוקח מהם נתונים לגבי הפרטים שלהם, לגבי הבידוד לא צריך לקחת נתונים בשלב הזה, ורושם את כל הפרטים שלהם, מעלה את הרישום הזה על מסמך, המסמך הזה יעבור בסופו של דבר, אם הם יצאו מהמלונית וילכו הביתה הוא יעבור למשרד הבריאות, ומשם הוא יעבור למשטרה לנהל את האכיפה. איך זה יקרה? ברגע שבן אדם יחליט שהוא רוצה לצאת לביתו, יוודאו איתו מה מקום הבידוד שלו, ירשמו את מקום הבידוד, ויסבירו לו איך הוא צריך להתנהג עם הטלפונים שמגיעים אליו, שזה אומר: אתה נמצא לבד בביתך, כמה פעמים ביום יתקשרו אליך, שתף את מיקומך. מר בן אברהם, בדברים האלה כבר דשנו כמובן בכל הדיונים שעסקנו בהם. איזה עוד פרט אתה רוצה לדעת? האדם נמצא כרגע במלונית, הוא כרגע פוגש בעיקר בנציגי פיקוד העורף. האם אתם מתכוונים להחתים אותו על הסכמה בהסכמון? הרי כרגע ההסכמון לא בנוי על איזה פרוצדורה של הסכמה מראש. אדם נשלח לבידוד, הוא מקבל את הודעת ההסכמה בטלפון הנייד שלו. אין פה עוד שלב. עכשיו אדם נמצא במלונית, אתם תדאגו - - - אני אסביר. קודם כול, בשלב הזה הוא נפגש עם נציג מוסמך, שהוא זה - - - מי הנציג המוסמך? שיש לו את הכישורים. זה נציג מוסמך שצריך לעמוד במספר תנאים. היועץ המשפטי יכול להסביר את התנאים שהוא צריך לעמוד בהם, זה לא כל אחד. הוא מציג לו את התנאים ובסופו של דבר הוא גם מחתים אותו. ובחתימה הזאת רואים שני דברים: מי ששוחח איתו וקיבל ממנו את ההתחייבות הזאת, מוסמך לקבל את ההתחייבות הזאת, וגם שהוא מתחייב בזאת לפעול לפי הכללים האלה. אדוני, אני מכיר את הוראות החוק. אני שואל, מה קורה כרגע בשתי המלוניות? מר בן אברהם, אתם מבקשים שאנחנו כרגע נאשר הכרזה, ההכרזה הזאת משנה לאלתר את המצב המשפטי. אני לא צריך את עקרונות ההפעלה, אני רוצה להבין מה יקרה בדן פנורמה תל אביב ודן פנורמה ירושלים שעה אחרי שנאשר את ההכרזה. מי נמצא שם? האם נציג המשטרה הוא הנציג המוסמך? האם אתם הולכים לשים שם בן אדם 24 שעות? האם משרד הבריאות הולך לשים שם בן אדם 24 שעות? מי נמצא שם? נמצא שם בן אדם מוסמך, זה מישהו שמשרד הבריאות אישר או שאישרה אותו רשות ההגירה. איפה הוא עובד?

איזה רשות ההגירה? איפה עובד איש כזה? באיזה משרד? האם יש את האנשים האלה? יש את האנשים האלה. עד עכשיו זה היו אנשים ממשרד הבריאות, וכרגע הם יהיו אנשים מפיקוד העורף. אולי יאיר יכול להקריא את התנאים שבהם האנשים האלה כדי להיות מוסמכים צריכים להיות. היושב-ראש, להבנתי משיחה לפני כשעה וחצי ששוחחתי עם עוזרת המנכ"ל, במלוניות כמובן פיקוד העורף הוא זה שמנהל אותן,

נציג מוסמך שהוא להבנתי משיח בין המנכ"לים, בין מנכ"ל הבט"פ למנכ"ל משרד הבריאות, יש שם נציגים של משרד הבריאות, שהם עומדים בתנאי החוק. חברים, יש פה אי-הבנה של מהות הדיון. אולי משרד הבריאות יכול לעזור. אנחנו אתמול קיבלנו מהממשלה עמדה שלפיה אדם נמצא במלונית כי הוא חזר ממדינה אדומה, הוא מקבל תשובה שלילית לבדיקת ה-PCR, הוא יוצא לבידוד ביתי. שאלנו אתכם מי מארגן את ההסעה, איך דואגים שהבן אדם הזה לא נוסע בתחבורה ציבורית, אמרתם לנו: הוא לא נוסע בתחבורה ציבורית, זה באחריות פיקוד העורף. אתם עכשיו מבקשים להחמיר טיפה את התנאים, כי אתם אומרים שהאדם, כדי שהוא יצא לביתו, צריך לעבור איזה פרוצדורה שקשורה בהסכמון. אני מבקש לשמוע פרטים איך נערכתם בצורה הכי קונקרטית. אני מבקש לשמוע, האם יש עמדה בכל מלונית של ההסכמון? האם האדם מקבל מידע? זאת השאלה. אנחנו לא מוכנים להכניס את ההכרזה, ואז לגלות שאנשים התעכבו עוד 24 שעות במלונית, מה שלא עוזר למצב האפידמיולוגי במלונית. מה ההיערכות דה-פקטו? יש כולה שתי מלוניות. למשל יש כרגע נציגים, יש דוכן, הם שם 24/7, ברגע שמקבלים את תשובת ה-PCR שולחים אותו לדוכן אחר ואומרים לו: זה האדם שיסביר לך על ההסכמון. מה הוא עושה? הוא חותם על מסמך? בהסכמון אין חתימה. תסבירו. האם יש לכם אומדן בכמה אנשים מדובר בשבועיים-שלושה הקרובים או באיזה קצב הם יגיעו למלונית? האומדן הוא בגבולות ה-200. עו"ד אסתי ורהפטיג מבקשת להתייחס לשאלות האלה, ואחרי זה יעל אבידן מלשכת שר הבט"פ. ראשית, עו"ד ורהפטיג, בבקשה. בהמשך לשאלות, מה שאני יודעת להגיד שאנחנו בשיח יחד עם המשרד לביטחון פנים, ביחד עם פיקוד העורף, כדי להבין איך נעשה התפעול הטכני של הדבר הזה, כשאנחנו כבר הכנו יחד עם הבט"פ משרד הבט"פ הכין ואנחנו הוספנו על זה מסמך שעליו אותם אנשים שיוצאים מהבידוד במלונית לבידוד ביתי יחתמו, והוא צריך לכלול שני דברים: דבר ראשון, אותו יידוע והסכמה על התנאים של ההסכמון, וגם את ההצהרה על זה שיש לו מקום בידוד לפי התנאים שבהכרזה, מקום בידוד הולם, שאין בו עוד אנשים מלבדו. הוא כן יחתום על טופס, בשונה ממה שהיה עד עכשיו. היושב-ראש צודק שעד עכשיו זה היה בהודעה, ועכשיו יהיה פורמט שלם בגלל הנסיבות המשתנות והאופי הזה של ההכרזה. מי בדיוק יפנה אותו לחתום ויגיד לו שאם הוא לא חותם, לא נוכל לשחרר אותו, האינטואיציה שלנו שזה פיקוד העורף כרגע, בגלל שהם אלה שמתפעלים את המלוניות והם נמצאים שם כל הזמן, אבל בוודאי שאם יהיה צורך יש גם נציגי משרד הבריאות בחלק מהמלוניות. אנחנו מסדרים ומיישרים את כל הפרטים האלה עכשיו. הטופס זה משהו שכבר הכנו, והוא מוכן לשימוש. שאלתי את היועצת המשפטית אם היא קיבלה עותק של טופס. בוודאי לא. אני מבקש כדי שנדון באופן אינטליגנטי בעניין, שנדע על מה מדובר. הציגו לנו פה - - - מדובר על מסמך משפטי לגבי אזרח ישראלי. יותר חשוב שיהיה שם מישהו 24 שעות. קודם כול, חשוב לי לומר שאני יודע שאתם ממש בעבודה מסביב לשעון. לא קל להיות בפוזיציה שלנו, אבל יותר קל להיות בפוזיציה שלנו מאשר מה שעובר עליכם ב-96 השעות האחרונות, שלא תרגישו שהדברים נאמרים מתוך חוסר כבוד להשקעה המאוד גדולה מסביב לשעון של כל הגורמים המעורבים. חשוב לי כן לומר, עו"ד ורהפטיג וגם ליעל, שהיא מלשכת השר תיכף נשמע אותן לפני שאנחנו מכריזים הכרזה, שהמשמעות שלה צריך להבין, זה אומנם 150 אנשים היום במלוניות, ואני מניח שאנשים מן היישוב יסכימו להסכמון שזה משהו יחסית קל, אבל בכל זאת, אסור להקל ראש בנושא המלוניות. זה ממש מעין תחליף מאסר. אדם חוזר מחו"ל, חלק מהאנשים שנמצאים עכשיו במלוניות אפילו לא ידעו שכשהם נוחתים הם הולכים למלוניות, אז אני לא רוצה להקל ראש בעניין הזה - - - מבחינה מסוימת יש תנאים יותר קשים ממעצר. אני חושב שהמצב כרגע בשתי המלוניות שקיימות, אני מקווה שהוא מניח את הדעת. אלה שני מלונות. הם לא יכולים לצאת מהחדר. אתה צודק, זה בהחלט קשה, לכן אני לא מוכן להקל ראש בהכרזה הזאת. ההכרזה הזאת באה ואומרת שאדם יצטרך להיות במלונית עד שהוא מסכים. אם אנחנו לא יודעים שכרגע אתם ערוכים להפעיל את המנגנון הזה, והאדם בדן פנורמה תל אביב יאמר: אני רוצה את ההסכמון יפה שהסכמתם על הנוסח של הטופס אבל הטופס עוד לא זמין במלונית, ולא ברור שעומד שם בן אדם, אז למה אתם מבקשים מאיתנו לאשר את ההכרזה כרגע? ברגע שאנחנו מאשרים את ההכרזה, האדם לא יכול לצאת אם הוא לא הסכים להסכמון. אולי אתם לא ערוכים להציע לו את ההסכמון? לא היה נכון להחליט שזה נכנס לתוקף מחר בחצות, שתבואו אלינו מחר אחרי שאמרתם: הינה, הכול סגור, נוהל העבודה, הטופס מוסכם, 24/7 ישב שם בן אדם שיודע מה הוא צריך לעשות? אתם מוכנים להפעיל או לא? זאת השאלה. אם לא, תאמרו לנו מתי תהיו מוכנים, תאמרו לנו: זה ייקח לנו עוד יממה, מחר בבוקר ב-09:00 נתכנס, נכניס את ההכרזה, תאמרו לנו: הלילה נאשר אותה, אבל תאמרו מתי תהיו מוכנים, אתם כרגע לא מוכנים. חסר בדיון נציג של פיקוד העורף שיסביר איך זה עובד.

מבחינת המלוניות לפחות, ודאי שאנחנו לא מקילים ראש. אני אתן למשרד לביטחון פנים להשלים על המוכנות להכרזה שלהבנתי זה כן מוכן, והטופס הוא כבר - - -, כמו שאמרתי הוא מוכן, כבר עבדנו עליו, ואתמול כשדיברנו על ההכרזה, והתנאי לשחרור זה שאתה מצהיר על זה שיש לך מקום בידוד הולם, ההנחיה גם שלנו לגורמים שמפעילים את המלוניות הייתה, שכל עוד אין טופס כזה שבן אדם יכול להצהיר, אז גם לקבל הצהרה בעל פה.

אנחנו בוודאי לא מקילים ראש שהתנאים המהותיים צריכים להתקיים. אם בן אדם מצהיר, וצריך לתת לו את האפשרות להצהיר, אז הוא יוצא הביתה, אין פה שאלה. מה זה הצהרה בעל פה? אין לזה נפקות. חברים, אי-אפשר לעשות הצהרה בעל פה. למי הוא אומר?

אנחנו מכינים הצהרה בכתב. אני אומרת שאם יש עיכוב בהצהרה בכתב, אז לא בגלל זה בן אדם יישאר.

בוודאי שההצהרה צריכה להיות בכתב, וכך אנחנו עובדים על זה. אם יש עיכוב מצדנו, ואנחנו לא מכינים הצהרה כזאת, אז בן אדם לא אמור להישאר במלונית בגלל דבר כזה. אני מבקש לשמוע את הגב' יעל אבידן מלשכת שר הבט"פ. אני רוצה להציע שנעשה מחשבה האם לא נכון לקחת כמה שעות, לבדוק את ההתארגנות שלכם ולראות, או שאנחנו מאשרים את זה מחר בבוקר, או שאנחנו מאשרים את זה ללילה, ואתם לוקחים פה התחייבות עד הלילה להפעיל שם את המערכות האלה. כן, גברתי. אני אתייחס רגע לשלוש שאלות. האחת, מי מכין את הטופס שמסכים לו חב הבידוד. כרגע הלשכה המשפטית עובדת על הטופס הזה, והיא תביא לאישור כל הגורמים הרלוונטיים לגבי נוסח הטופס שיחתום עליו חב הבידוד - - - יעל - - - המשימה המשפטית טרם הושלמה. כרגע זה הידוק של הנושאים, וזה גם יבוא לוועדה, שיראו את הטופס, שיכירו גם אותו. לגבי השאלה מי מחתים את הטופס שדובר עליו, מי המוסמך לכך, כרגע לפי מה שאני מכירה, אותם נציגים זה נציג ביקורת גבולות, עובד רשות האוכלוסין וההגירה או עובד משרד ממשלתי. זאת אומרת, נציג של משרד הבריאות יוכל להחתים על הטופס. כיום יש שתי מלוניות, האחת בירושלים, האחת בתל אביב. בירושלים יש נציגים של משרד הבריאות, בתל אביב צריך תגבור של נציגי משרד הבריאות - - אז כרגע אין. - - או נציג פקע"ר, שגם הוא עובד של משרד הבריאות, שיוכל בפועל - - - איך נציג פקע"ר הוא עובד של משרד הבריאות? נציג פקע"ר שיש לו טייטל נוסף של עובד משרד ממשלתי. לגבי הנציגים במלונית בתל אביב זה נסגר בזמן הזה, וכן יש התחייבות שיהיה גורם מוסמך לכך, שיוכל לחתום לחבי הבידוד - - - מה זה "נסגר"? מאיזה שעה יהיה נציג בתל אביב? את זה אני לא יכולה להגיד. מה המשימה השלישית? הדבר השלישי זה נושא של העברת הנתונים, שהמשטרה בסוף צריכה לקבל את הנתונים לגבי חב הבידוד, שעובר מהמלונית לבידוד בביתו, ואת המידע הזה אנחנו צריכים לקבל מפקע"ר, ישירות מהם או באמצעות משרד הבריאות. מבחינתנו הנושאים האלה צריכים להסתיים בשעות הקרובות. למה? לא הבנתי את הסבב. נניח שיש שם גם שוטר או נציג - - - אבל אין שוטר.

למה צריך להעביר דרך משרד הבריאות, גם הם עמוסים, שיודיעו לביטחון פנים. חבריי, אני לא רוצה ללכת סחור-סחור, אני חושב שבסופו של דבר זה לא תפקידה של הוועדה לגרום לתיאום בין המשרדים. אנחנו במשטר קצת שונה ממשטר התקנות, תתקן אותי היועצת המשפטית אם אני טועה. ברגע שאנחנו מצביעים כאן על ההכרזה, ההכרזה הזאת נכנסת לתוקף, דהיינו, אדם נמצא במלונית בתל אביב, נכון לשעה 12:28 אין שם בן אדם שיכול להחתים אותו על טופס, כי גם אין טופס, הוא בדיונים, אז אנחנו לא יכולים אחרי שאתמול המשטרה אמרה שמי שמקבל בדיקת PCR שלילית יכול לצאת, ועכשיו הממשלה אומרת: נסוגים רגע לאחור, יש תנאי, תסכים להסכמון, אבל אי-אפשר להסכים כרגע להסכמון. בעוד כמה שעות תצליחו. אנחנו לא בשלים להצביע על ההכרזה, אני מצטער. אני לא אומר את זה בביקורת, אני יודע שאתם עמוסים, יש פשוט עניינים של לוחות-זמנים. הצעתי היא אחת, ניקח את היממה הזאת, אני מוכן מחר בשעה 09:00 בבוקר. מכיוון שאני לא חושב שיש לנו מחלוקת דרמטית על הצורך ועל ההיגיון בסיפור הזה, תעשו את עבודת המטה, תראו שיש טופס, תאמרו שיש נציגים, לא משנה לי מי זה, ידוע מי מחתים את הבן אדם, אחרי זה תדאגו שהנתונים יעברו. אפשר הפסקה של כמה דקות כדי לעשות שיחה - - - השיחה הזאת לא תעזור, מכיוון שאני רוצה לומר לך: אני לא אצביע פה על הכרזה - - - יכול שהדברים, חלקם כבר נחלטו. להבנתי זה בשלבים מתקדמים. אני לא אצביע דקה לפני שאני אבין - - - ברור לי,

פשוט אני חושב שיכול להיות שברמה של השעה הקרובה הדברים כבר ייחלטו. אני אסביר גם למה יש לזה חשיבות - - - אני יודע למה יש לזה חשיבות. המשמעות היא כרגע שכל מי שמגיע ממדינה אדומה, הוא משוחרר לביתו בלי - - - אם הוא יצא מ-PCR שלילי ויש לו חובת בידוד. שלחו אליו ביממה הקרובה ניידות, לעשרה האנשים שיצאו לביתם. מה אפשר לעשות? אז מה אתה רוצה, שנשאיר את האזרחים במלוניות - - חלילה. - - מכוח שאני אכניס הכרזה לתוקף, כשאתם מעידים על זה שלא סגרתם את הצעדים? בגלל זה אני מבקש הפוגה קצרה לנסות להבין. בשעה 13:00 יש מליאה. אני אעבור בינתיים לתו הירוק. למי שאין טלפון חכם ולא טלפון טיפש? עוד סוגיה, האם הקמתם ועדת חריגים לצורך העניין הזה? למי שאין טלפון חכם, יש לו מערכת הסכמון בלי טלפון חכם, אבל הוא צריך להציג מקום בידוד עם קו טלפון ביתי. אם גם את זה אין לו? בדברי ההסבר הם כותבים שיש פתרון של פיקוח מוגבר. יש בן אדם שאין לו פתרון, הוא אדם חרדי, יש לו מכשיר לא חכם. נאמר בדברי ההסבר, שאדם שלא שהוא לא מסכים, אלא אין לו את האפשרות להסכים,

אלא תחול עליו ההכרזה הכללית - - - של הפיקוח המוגבר. אתה מבין מה זה אומר? זה אומר שהנציג שאתם צריכים להסמיך בשתי המלוניות, ואני מניח שבין החוזרים יש לא מעט אנשים של ציבור חרדי - - - כרגע מדינות אדומות עדיין לא, אבל - - - מדרום אפריקה אני מניח שיש. היו אנשים שחזרו עכשיו, זה בגלל שהם - - - אני מניח שיש שם גם אנשים עם טלפונים חכמים - - - - - - באו לנחם את משפחת קיי. צריך לוודא שנציגים שלכם בירושלים ובתל אביב מבינים את ההסדר הזה, ואיך מעבירים את - - - של הפיקוח המוגבר. חבר'ה, נראה שמשהו פה לא תפור. אני מציע, עו"ד מתוק, תצא אתה, תבדקו את העניין. תחושתי היא שזה לא עניין של עשר דקות. אתם עוד לא סגורים ברמת הלשכות המשפטיות. הנוסח עוד לא מאושר על ידי הגורמים המוסמכים. להבנתי הוא בשלבים סופיים, זה מה שלי נאמר. שוב, אדוני היושב-ראש, אני לא רוצה להגיד סתם משהו.

תעשה את הבדיקה ותחזור. חבר הכנסת בגין, רצית להתייחס? שמענו מנציג פיקוד העורף שיהיו אנשים שם במלוניות, המוסמכים לכך. לא הבנתי איזה סוג של הסמכה, על מה מדובר. עלו כאן שאלות אחדות, אני מניח שלשבים, לחוזרים, לאנשים במלוניות יהיו עוד שאלות. תהליך ההסכמה לדידי במצב המיוחד הזה איננו עניין פורמלי האם אתה עובד כבר עשר שנים בשירות המדינה ועברת שני קורסים צריך לרכז את השאלות שחושבים שיישאלו, שכבר נשאלו, כדי שלא ירימו טלפונים לאנשים שלא יודעים מי הם, כדי לקבל תשובות. אני חושב שבשעות הקרובות צריך לארגן את דף המסרים הזה ואת דף התשובות, ל-15-10 השאלות הצפויות, ואנשים שם במתח, רוצים לצאת, הם לא בדיוק יודעים, חלקם אולי כועסים. כל זה צריך להיות לפנינו, כשמדברים על הסמכה של נציגים. על מה מדובר? על שלושה נציגים, כל אחד במשמרת, כלומר שישה כאלה? לדעתי זה יקל מאוד על החוזרים. להערכתי לא נספיק לעשות את זה לפני המליאה. אז חברים, מחר בבוקר. בינתיים שהמשטרה תעשה פיקוח מוגבר על אותם משתחררים. אותם משתחררים, דרך אגב, אפשר בכל מקרה להסביר להם ולשלוח. לטובתנו הם לא רבים. כרגע מסתמן שנקבל את זה מחר בבוקר. ההכרזה פשוט לא מוכנה. אפשר לקבל רשות מהיושב-ראש אי שם בשעה 15:00-14:00 להתכנס לכמה דקות. המליאה מאוד קצרה. יש אי-אמון, דין רציפות שלנו ואז חוק הקורונה. המליאה מאוד קצרה היום. תיכף נבדוק את העניין. נעבור לעניין התו הירוק. השאלה הראשונה, מדוע היה צורך לבטל את ההוראות שנוגעות לתיירות? בהמשך לביטול כל מתווה הכניסה של תיירים לישראל חשבנו שנכון יותר למחוק את כל ההוראות שמתייחסות למתווה הזה, כדי ליצור ודאות ושהתקנות ישקפו את המצב הקיים, שזה לא ייצור בלבול. ככל שזה יחזור, כמובן אפשר לתקן ולהחזיר מחדש. השיקול היה ליצור יותר ודאות ולמחוק את כל ההוראות שמתייחסות למתווה כניסה כזה. שמענו מכם התייחסות ללוחות-זמנים, אנחנו נמצאים בראשית חודש דצמבר, יש הרבה מאוד קבוצות שתכננו להגיע לישראל בסוף דצמבר, בינואר,

עונת החופשות. המשמעות היא ששבוע מהיום משנים את ההנחיות של הכניסה לישראל, מתגלה שהנגיף לא גורם לתחלואה קשה, לא עוקף את החיסונים, אז צריך לתקן את תקנות התו הירוק מחדש, כדי לאפשר את המתווה. מה ההיגיון? לא היה יותר הגיוני להשאיר את ההוראות האלה? תמיד אפשר לתקן תקנות, אבל למה המאמץ הנוסף עכשיו? מה הקשר? יש כללים של תו ירוק, הם כוללים התייחסות לתיירים. החלטתם שלא נכנסים תיירים, אז לא נכנסים תיירים. אם מחר תחליטו שמחר כן נכנסים תיירים? אילנה, מה הצפי שלכם מבחינת הבנת תמונת המצב. אנחנו מעריכים שזה ייקח לפחות שבועיים-שלושה, שזה פרק זמן מינימלי ביותר, עד שנבין את המשמעויות של הנגיף. אנחנו לא נאפשר עיכוב בעניין הזה מבחינה ביורוקרטית. אם יבואו ויאמרו שהמצב חוזר לקדמותו, מתווה התיירות צריך לחזור. לא נקבל את המשך הפגיעה המתמשכת בענף הזה. מה עוד יש לנו בתקנות האלה? בנוסף לביטול מתווה התיירות, יש לנו צמצום מגבלת ההתקהלות מ-100 אנשים במבנה ל-50, וזה גם מוטל על אירועי תרבות במבנה, ששם הכניסה היא ללא תו ירוק, עד 50, וגם בתפילה במבנה ניתן להיכנס 50 איש ללא תו ירוק. מה היסוד לשינוי? החשש האפידמיולוגי. כשאתה מדבר על חלל סגור שאנחנו לא דורשים בו תו ירוק,

אני מבין, אבל מבחינת הערכת המצב, אנחנו יודעים היום על שמונה, או אתמול ידענו על שמונה-עשרה. האם אתם חוששים מכך שיש פה כמה אלפים או רבבות שנדבקו בזן או במוטציה המיוחדת הזאת ואנחנו לא יודעים עליהם? קודם כול, כן. בהחלט יש חשש. בדיוק עכשיו אנחנו נמצאים בתהליך של ניסיון להפנות את כל האנשים שחזרו מחו"ל בעשרת הימים האחרונים, גם ממדינות אדומות וגם מיעדים נוספים, כן לבצע בדיקה נוספת, למרות שכמובן אין חובה, כחלק מתהליך של סריקה לאחור, לראות אם פספסנו אנשים, בעיקר כאלה שחזרו מחו"ל ממדינות בסיכון מרבי, אבל גם ממדינות אחרות, כי אנחנו כבר רואים דיווחים בודדים ממדינות אירופה רבות על ריצופים חיוביים לווריאנט הזה, ולכן אנחנו עוד לא יודעים להגיד בוודאות עד כמה הדבר הזה מפושט וגם עד כמה הוא מקושר אך ורק לחוזרי חו"ל. נכון לאתמול בערב היו לנו כבר 16 חשודים, שניים מתוכם כבר מאומתים ודאיים ועוד 14 חשודים. לא כולם מקושרים לחזרה מחו"ל, וחלקם ילדים, שזה משהו שתואם לדיווחים שקיבלנו גם מדרום אפריקה, על נוכחות יתרה של הווריאנט הזה בקבוצה של ילדים. לכן מבחינתנו מקום שהוא מקום סגור, שלא מופעל בתנאי תו ירוק, בשלב הזה נכון לצמצם התקהלות. אני מציע שנקרא את העניין הזה ונצביע עליו. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (תיקון מס' 12), התשפ"ב 2021 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,

25 ו-27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה),

ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 1 1. בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (להלן התקנות העיקריות), בתקנה (1) ההגדרה "אישור הקבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה" תימחק, אנחנו מבטלים את כל מה שעשינו. (2) ההגדרה "מדריך" תימחק, (3) ההגדרה "מתחם לינה" תימחק, (4) ההגדרה "סוכן" תימחק, (5) ההגדרה

תקנה 1(א) זה צמצום התפוסה המותרת במבנה. תיקון תקנה 1א 2. בתקנה 1א(א) לתקנות העיקריות, במקום "עד 100 אנשים" יבוא "עד 50 אנשים"; תיקון תקנה 2 3. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, (1) בתקנת משנה (א)(7), פסקאות משנה (1) ו-(2) יסומנו "(א)" ו-"(ב)" בהתאמה, ובפסקת משנה (ב), במקום "עד 100 צופים" יבוא "עד 50 צופים"; (2) תקנה משנה (א5) תימחק. תיקון תקנה 4א 4. (1) בתקנת משנה (א) (א)במקום "מעל 100 אנשים" יבוא "מעל 50 אנשים"; (ב) המילים ״או לחבר בקבוצת תיירים אשר שמו ומספר הדרכון שלו מופיע באישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שהציג מדריך הקבוצה בכניסה למקום״ והמילים ״ולעניין כניסה של קבוצת תיירים למקום, תישמר הפרדה בינם לבין הקהל השוהה במקום״ יימחקו. (2) בתקנת משנה (ג),

במקום ״100 אנשים״ יבוא ״50 אנשים״. תיקון תקנה 4ג 5. בתקנה 4ג לתקנות העיקריות, (1)בתקנת משנה (ד)(6), במקום ״עד 100 אנשים״ יבוא ״עד 50 אנשים״. (2)בתקנת משנה (ד)(8)(ב), במקום ״עד 100 צופים״ יבוא ״עד 50 צופים״. ביטול תקנה 5א 6. ביטול תקנה 5א תקנות העיקריות,

תיקון תקנה 6 7. בתקנה 6 לתקנות העיקריות, פסקה (8) תימחק, תיקון תקנה 7 8. 7(א)לתקנות העיקריות, (1) בפסקה (1), המילים ״ולעניין כניסת חבר בקבוצת תיירים למקום מהמקומות המנויים בתקנה 2(א5) גם לא הציג מדריך הקבוצה בעת כניסת הקבוצה למקום אישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, ששמו ומספר הדרכון של אותו חבר מופיע בו״ יימחקו ; (2)פסקה (4ב) תימחק, (3)פסקה (4ג) תימחק,

פסקה (4ד) תימחק, (5) פסקה (4ה) תימחק, (6) פסקה (4ו) תימחק, (7) פסקה (4ז) תימחק, (8) פסקה (4ח) תימחק, (9) בפסקה (5),

תיקון התוספת 9. בתוספת לתקנות העיקריות, פרטים (6א),

(6ד) ו-(6ה) יימחקו. יש הוראת מעבר שאומרת שאם נכנסה קבוצת תיירים אגב, יש קבוצת תיירים שנכנסה? גברתי, יש קבוצת תיירים שנכנסה אתמול. כקבוצה לפי החוק הזה? כקבוצה לפי המתווה הזה נכנסה קבוצת תיירים ביום שבת, אם אני לא טועה. נציגות התיירות נמצאות - - - - - - קבוצת תיירים לפי התקנות האלה מה שהוראת המעבר אומרת שהנוסח של התקנות, כנוסחן לפני התיקון, עדיין חלות על אותה קבוצה. הוראת מעבר 10. על אף האמור בתקנות אלה, תקנות 1,

7(א) והתוספת לתקנות העיקריות, כנוסחן ערב תחילתן של תקנות אלה, ימשיכו לחול לעניין קבוצת תיירים שנכנסה לישראל לפני יום כ״ד בכסלו התשפ״ב (28 בנובמבר 2021) למשך תקופת שהותה של הקבוצה בישראל ולכל המאוחר עד יום ה׳ בטבת התשפ׳׳ב (9 בדצמבר 2021) או עד לסיום תקופת תוקפו של חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה),

לפי המוקדם מביניהם; ואולם הוראות תקנות 2,

4(1)(א) ו-(2) ו-5 לתקנות אלה יחולו גם לעניין קבוצת תיירים כאמור. מי בעד?

התקנות מאושרות פה אחד. אנחנו כרגע נועלים את הישיבה. אנחנו נקבל עדכון מהמשרדים ונראה לקבל ההכרזה. תודה לכולם. חג שמח. הישיבה ננעלה בשעה 12:46.